אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת לגבי מתן הפטור. החלטתי בעצם להמשיך את מה שהיה עד עכשיו, שמתן הפטור לחוקים יהיה באמצעות ועדת שרים לחקיקה. כך אעשה גם לגבי שני החוקים שמונחים פה לפתחנו. החוק שלך, קרויזר, וגם החוק של יפעת שאשא ביטון. מחר תתקיים, לפי הבנתי, ועדת שרים טלפונית. יעשו משאל טלפוני לגבי הפטור והעמדה של המשרדים לחוקים הללו. שם בעצם תיקבע העמדה לגבי החוקים. יש עוד ועדה השבוע? כן. זה יהיה המנגנון, שאני פונה לוועדת השרים. זה יהיה אחד ואחד, או יש איזה אירוע, אז שניים ושניים, אבל המנגנון שהיה הוא שיהיה. לכן לא נצביע על החוקים שלפתחנו. זאב, רצית להגיד, בבקשה. הרעיון המסדר שהיה וכך זה גם חולק, שיש איזון בין קואליציה לאופוזיציה למנגנון הזה של הפטורים. כעיקרון, המנגנון לא אידיאלי אז אפשר להחליט שבכלל אין פטורים וזה בסדר. אבל אם הרעיון היה שיש איזון בין קואליציה לאופוזיציה, הרי מה יקרה פה? לאופוזיציה כל פעם הממשלה תפיל את החוק ולא תיתן את הפטור, לקואליציה היא תאשר ואז זה לא איזון ולא נעליים,

איזון בדיון.

אין איזון בדיון. אבל זה שנים כבר קיים. לא, אבל השאלה מה עושים עם זה? זאב, סליחה שאני קוטע אותך. דווקא ביום ראשון כן עלו הצעות וכן אישרו והביעו עמדה של החוקים. אישרו את הפטור והתנגדו לחוק אבל אישרו את הפטור. אם אני לא טועה, החוק של ההתמודדות של נשים במועצות מקומיות. אתם הרי הבאתם לנו שני חוקים לפטור שעלו ביום ראשון לוועדת שרים. הם נמצאים על סדר-היום. זאת אומרת שאישרו את הפטור אבל באחד מהם יש התנגדות לחוק.

כן אישרו את הפטורים, זה לא על אוטומט שוועדת שרים שוללת. אם אתה יודע לדאוג שוועדת שרים תאשר את הפטור גם אם היא מתנגדת, אז אין בעיה כי זה באמת מאוזן. אף פעם יו"ר ועדת הכנסת לא ידע להבטיח דבר כזה. מה היה תמיד? ועכשיו יודעים שהממשלה נגד? הוא כאילו קיבל את זה מעל המכסה. יכולת להעלות חוק מעל המכסה, קיבל תשובה של הממשלה ואם היא היתה שלילית אז הוא כבר לא נאבק להביא. מה זה שונה עכשיו? הרי חברי אופוזיציה מביאים הרבה פעמים הצעות חוק שהם יודעים שהן יפלו כי הן בניגוד לעמדת ממשלה. זאת זכותם. יכול להיות שיחליטו ככה ויכול להיות שיחליטו ככה. אם אנחנו מראש אומרים שמי שמחליט על הפטורים זה אך ורק הממשלה - - - אבל כבר שנים אין בוועדת הכנסת פטורים.

אבל תמיד היתה אופציה לחבר אופוזיציה, אם הוא קיבל את ההבטחה הזאת של הפטור, כן לפנות לוועדת הכנסת ולבקש את הפטור. למעשה, זה לא יושם. זה היה בבסיס הסיכום. כי בדרך-כלל אנשים לא רוצים את זה. אם הפילו לי חוק, אני לא רוצה להביא אותו כי אני לא רוצה שהוא ייפול. אבל לפעמים אנשים מביאים חוק כאמירה, כהצהרה. כמעט ולא. אולי אפשר לספור על יד אחת בשנים רבות. למעשה הסידור היה - - - לא, כי אחרת זה לא סידור מאוזן. אבל זה לא באופן גורף. הראייה לכך זה יום ראשון האחרון. אני בטוח לגבי חוק אחד. אני בודק עכשיו אם לשני החוקים אישרו את הפטורים. זה שלכם, לא של הקואליציה. אתה אומר שבאופן אוטומט ועדת השרים תפיל את זה. אני לא אומר באופן אוטומט, אבל אני אומר שיש נטייה. לא נרמה את עצמנו. יש איזה קשר בין קואליציה לממשלה. הן לא שתי ישויות שלא קשורות אחת בשנייה. לכן הסיכוי לזה שיאושר פטור לחוק של נציג קואליציה הוא הרבה יותר גדול מפטור של אופוזיציה. לכן אם הרעיון במתן הפטור, אם הוא צריך להיות מאוזן, צריך לשמר את היכולת הזאת של חבר אופוזיציה שגם אם מתנגדים לחוק שלו, או שיתנו לו פטור, כפי שקרה בוועדת שרים לחקיקה - - - זה קורה. יכול להיות שלא יתנו, כמו שאני הייתי באופוזיציה ועלו שני חוקים, אחד שלי ואחד שלכם בקואליציה, לחוק שלכם אישרו את הפטור ולשלי לא אישרו את הפטור.

אבל לא ביקשת מוועדת הכנסת להביא את זה והיא לא סירבה. אני לא זוכר מה היה אחרי זה. אני רק זוכר שאת שלי הפילו. אתה יודע מה, למשל בעניין של אופציה של תמיכה בחוקים.

במיוחד בשנה הראשונה, כל חוק שלנו באופן גורף במקרה הטוב זה היה דחייה של שלושה חודשים. והנה היום אנחנו אישרנו. - - - בהתחלה בכלל לא היה על מה לדבר ואנחנו בשבוע הראשון של הטרומיות אישרנו לאופוזיציה לתמוך בשני חוקים בלי דחייה. לגבי הפטורים, אני לא מסכים שזה באופן גורף. שוב, כמו שאמרתי, גם אתם התנהלתם בוועדת שרים בדיוק אותו דבר. אני לא זוכר מה כן העברתם בפטור. אני זוכר שאת שלי - - - מה האיזון פה? אז איפה היה איזון שעושים את זה כל-כך הרבה שנים של הקואליציה וועדת שרים? תמיד יש אופציה לפנות לוועדת הכנסת. אם אתה אומר קטגורית שכיושב-ראש ועדת הכנסת אף פעם לא אתעסק בפטור ומה שהממשלה החליטה קדוש בעיניי, אז כמובן זה מפר את האיזון הזה. אפשר לנסות ולראות אבל בסוף זה מה שיקרה. ברור לי סטטיסטית שזה מה שיקרה. אני לא משלה את עצמי ואתה לא משלה את עצמך. סטטיסטית, אחרי שנפעיל את זה איקס שבועות אתה תראה שמאושרים ועולים בפטורים הרבה יותר חוקי קואליציה מחוקי אופוזיציה. אז המנגנון הזה במקום להיות מנגנון מאוזן בין שני הצדדים, הופך להיות מנגנון שהקואליציה מוסיפה לעצמה מעל המכסה עוד חוק. זה מה שהולך להיות. המנגנון הזה לא היה בשנה וחצי האחרונות? אני אומר שיש יכולת אבל בדרך-כלל לא משתמשים בה כי ח"כים לא רוצים להפיל לעצמם חוקים. אבל צריכה להישאר יכולת של חבר כנסת, שבמידה וכן חשוב לו להביא את זה דווקא בשבוע הזה ובאמירה, לפנות אליך וכן לבקש פטור מהוועדה. אפשר לא לדון בזה עכשיו. אפשר לתת לוועדת שרים לדון - - - אני מדבר מהחוויה שלי. הרבה שנים כבר אין פטורים בוועדת הכנסת.

בהתחלה היה ואז אמרו בואו נשאל קודם את הממשלה, בשביל מה לפנות אם הממשלה מתנגדת.

הרבה פעמים ביקשו יותר מהכמות שעוברת לוועדת שרים. יו"ר ועדת הכנסת היה בוחר מבין מה שהגיע אליו אחד או שניים ו האחרים פשוט לא עלו בוועדת הכנסת. כן, אבל היו מייצרים איזון. ברור שאחרים לא היו עולים. אני גם לא אומר עשרה חוקים מכל צד. אני אומר שאם החלטנו שיש מכסה של חוק אחד כזה כל שבוע זה בסדר, שניים גם בסדר. מה שתחליט, אבל שיהיה פה איזה איזון בין שני הצדדים וכל אחד מקבל את יומו,

הוא לא יכול לקבל את ההצבעה וזה בסדר. בוא נסכם שנדבר לפני שמעלים את זה. אני אעשה בדיקה למה יש היתכנות ולמה לא. שלא תרגיש שפוסלים באופן אוטומטי. את זה אי-אפשר לדעת. אני לא קובע לך מה כן ומה לא. אני לא רוצה לקבוע לך, אני רוצה שאתה תעלה. אבל אם אתה אומר לי שאתה חושש שייפסל באופן אוטומט, לפחות אני אנסה לעזור לך להעלות את הסיכוי שהחוק שאתה כן מביא הוא כן יזכה לפטור. זה משהו שאנחנו יכולים לעבוד בינינו. מה אנחנו עושים השבוע? השבוע אנחנו משאירים את זה לוועדת שרים. אני יכול לדבר איתם אחרי הדיון אבל אניי לא יודע להבטיח לך. תנסה לפחות לסדר איתם שיהיה פה פטור. אני לא יכול להבטיח, אני אדבר איתם ועם יריב. אם כך, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:50.